מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון) (תיקון), התשפ"א-2020, פרוטוקול מספר 99. אני רוצה לומר בפתח הדיון היום שאת התקנות האלה צריך לראות גם כצעד חשוב במאבק במשבר האקלים. אני חייבת להודות שלמרבה הצער, בגלל סדר עדיפויות עקום של מדינת ישראל, אנחנו

אנחנו נוכל לתרום בצורה משמעותית ליעדי ההפחתה של מדינת ישראל עליהם היא התחייבה. זה המקום להזכיר במילה אחת שבימים אלו ממש אנחנו, גם במשרד להגנת הסביבה ביחד עם כל השותפים שלנו בממשלה ומחוצה לה, אנחנו עוסקים בעדכון היעדים,

לוחות הזמנים של

בבקשה. אני אשמח להתייחס. נאמר כאן גרירת רגליים ואני רוצה קצת לכפור באמירה הזאת. משרד העבודה עשה עבודה יסודית. סקירה של המצב בעולם, הסיכון שיש כתוצאה

כל מה שנכנס מדי שנה נועד לצורכי שירות וזה אומר שאם כוח האדם לא מוכשר לטפל במערכות, בהכרח אותם קררים יוצאים לאוויר ופוגעים. הדרך היחידה שהם יוצאים

כלומר, לא יתכן שמוציאים תקנות ללא הסדרה ותיאום עם משרדים שעוסקים בבטיחות ואחראים על החיים שלנו, של העוסקים במלאכה וגם של

עד שלא יסדירו את הנושא מול כבאות ומול משרד העבודה ויוציאו את התקנות של משרד העבודה ויגדירו את הדרישות של כבאות,

כולל שיחות אישיות עם חיים תמם ועם אשי.

בעקבות ההערות שלהם, תוקפה והוכנסו לתוכה תכנים של כל מה שקשור לכיבוי אש וכיוצא בזה. לכן לא כל כך ברורה לי האמירה שהם לא שותפו בתהליך. הם שותפו לאורך כל התהליך ואפילו הטמענו את ההערות שלהם לתוך תוכנית הלימודים. אני אתקן. בתהליך של הסדרת עיסוק שותפנו וגם על זה

אנחנו לחלוטין מבינים את זה אבל אני חושבת שהתקנות שנתקין היום ייתנו את האינסנטיב שכנראה היה חסר עד עכשיו לגמור את הסיפור הזה של הסדרת המקצוע

זאת אומרת, בקרוב אם נרצה לייבא מקררים או מזגנים, הם יהיו עם הגזים החדשים כי זה הדיפולט ולשם היצרנים הגדולים עוברים. אנחנו חושבים שחייבים לאשר את התקנות היום. היינו בקשר עם הגורמים ואנחנו מוכנים שתהיה דחייה, כמו

אני מצטערת אבל זה רק מה שבעצם יביא להסדרת המקצוע הזה אחת ולתמיד. אנחנו חייבים לשים לזה דד ליין.

להתלות את זה לא רק בזמן אלא גם בתנאים.

אתם שולחים אותנו העוסקים ולקחת חברות לובי כדי להגיע לשר ברגע האחרון כשהכול בלחץ. למה להתנהל כך? אנחנו יושבים כאן בוועדה. כי הדבר הזה נמשך כבר שנים וצריך לשים לזה סוף אחת ולתמיד. נכון, אבל רק לנושא של המזגנים, רק אותו להחריג. לא לבטל את סך כל

מעבר לזה, אנחנו לא יכולים להתחייב שחקיקה שצריכה לעבור בכנסת וצריכה לעבור ועדת שרים, תיכנס לתוקפה תוך שנה. אני רוצה להבהיר את הדברים. אנחנו כמובן שומעים את הכול ואנחנו פועלים במרץ, בניגוד למה שנאמר כאן. אנחנו כן רואים את החשיבות, כן פעלנו ואנחנו